בוקר טוב. בוקר טוב לאנשי קריית שמונה, בוקר טוב לראש העיר. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום סכנת סגירת המאפייה המרחבית בקרית שמונה ופיטורי מאות עובדים. בראשית דבריי אני אציין שבשבוע שעבר העליתי את הנושא לאחר פרסום בתקשורת. משבוע שעבר, גם חברי הכנסת אופיר סופר, מיקי לוי,

כהן וקטי שטרית העלו את הנושאים לדיון מהיר. אני חושב שזה משהו שהוא נגע בכולם. אני חייב לציין את יושב ראש ועדת הכספים, הרב גפני, שהפריפריה הוא נושא שקרוב מאוד ללבו. אני מודה לו שיש לי את הזכות לנהל את הדיון.

אתמול בלילה הוא דיבר אתי ואמר לי שהוא לא בטוח שהוא מצליח להגיע הבוקר אבל את הדיון הזה אסור לבטל. מי שמכיר, לא כל יושב ראש היה מוותר על דיון כזה, זאת פריפריה, זה נראה טוב, אבל לרב גפני אין את האגו אלא אם אפשר לעשות טוב לעם ישראל, הוא עושה את זה. אני מודה לו שנפלה בחלקי הזכות לקיים את הדיון הזה. קריית שמונה היא העיר הפריפריאלית ביותר ואנחנו רואים שהאבטלה שם, בזמן הקורונה, זינקה פי שלושה מכפי שהייתה לפני הקורונה. ראש העיר, אם אני טועה, תגיד לי. לפני כן האבטלה עמדה על כ-3 שלושה אחוזים והיום

אני חושב שזה שצורם וכואב לנו, שדווקא בעיר הזאת, הפריפריה, קריית שמונה עליה אנחנו שומעים רק כשנופלות קטיושות, ורק אז כל משרדי הממשלה מגיעים, מנסים לעזור ולראות היכן נפלה הקטיושה כדי לשים שם עוד פלסטר. העיר הזאת בהסתכלות שלי, אני חושבת שהיא חייבת טיפול שורש. אני הייתי יועץ שר הנגב והגליל והייתי שם, עת שר הפנים ושר הנגב והגליל עד היום מגיש סיוע גדול לעיר, ויעיד על כך ראש העיר,

הסיוע של נגב וגליל, זה לא מספיק אלא צריך להיות סיוע אמיתי. הסיוע הראשוני שאנחנו חייבים

ל-120 משפחות. אני לא טוען שאתם הכי חלשים, אתם הכי חזקים כי אתם במקום שאולי מבחינה ביטחונית הוא הכי מאוים ולכן אתם אנשים הכי חזקים. אנחנו שגרים במקום שהוא פחות מאוים, אנחנו החלשים ואתם החזקים. יחד עם זאת, כשיש סכנת סגירה של המקום האדיר הזה ואני חושב שהוא קיים מאז הקמת המדינה ושיווק את הלחם אסור שאתם חלילה להיות רעבים ללחם. אסור לתת לעובדים האלה להיות רעבים ללחם ולכן אנחנו כאן, כדי להעלות את הנושא הזה לדיון ולראות מה אנחנו כוועדת כספים, כחברי כנסת, לעשות למענכם. ראש העיר, אביחי שטרן,

בקר טוב לכולם. תודה רבה על הזכות. גם אני מצטרף לתודות בדבריך ליושב ראש הוועדה ועל עבודתו המהירה. אני חייב להודות לו כי כמו שאמרת, למרות שהיה חשוב לו להיות בדיון, הוא עדיין ביקש שהדיון יתקיים היום בגלל החשיבות.

תשומת הלב. תודה גם לכל מי שהעלה את הנושא,

אני אמשיך מסוף דבריך. קריית שמונה נמצאת היום בתקופה מהטובות שיכולות להיות. אנחנו מעל עשור עם שקט ביטחוני וזה הזמן שאנחנו כותבים את הסיפור החדש של קריית שמונה. יש גם החלטות ממשלה, והזכרת קודם את משרד נגב גליל ומשרדים רבים נוספים שמסייעים לכתוב את אותו סיפור חדש. זה מתבטא בכך שאנחנו ממותגים היום כבירת ה-פודטק של ישראל, מכון מזון לאומי באותה החלטת ממשלה, פארק תעשיות ידע, אקסלרייטור, אבים, אבל מה? מצד שני, בו בזמן שאנחנו עובדים מאוד קשה לכתוב את אותו סיפור חדש של קריית שמונה עם כל החדשנות ועם כל הסטרט-אפים, יש גורמים אחרים באותה ממשלה ואני אומר את זה בצעד תוקעים מקלות בגלגלים. כך זה כל פעם שאנחנו מנסים להתקדם וכל פעם שאנחנו מנסים לכתוב את הסיפור הזה, במקום שיירתמו אתנו כתף אל כתף.

רק על עצמי לדבר ידעתי. קריית שמונה היא עירייה שנמצאת בתוכנית הבראה חמישית. יש לה חשב מלווה משנת 2006. אני נכנסתי לרשות, קיבלתי אותה עם תוכנית הבראה חמישית, עם חשב מלווה כל השנים האלה ועם גירעונות של מעל 100 מיליון שקלים. תוכנית הבראה נורא קשה. עומדים בכל אבני הדרך. זה כלל עלייה של חמישה אחוזים ארנונה, סקר נכסים, סקר מדידות, תשעה חוקי עזר, מה לא עשינו. אני מצפה שאחרי מאמץ כזה של חמש תוכניות, מ-2006, לאף ראש רשות לא היה את האומץ את לעשות את הדברים האלה, אני מצפה שיירתמו כתף אל כתף. לא יתכן שבו בזמן שאנחנו בונים ועושים, יתקעו לי מקלות בגלגלים. ניחא לא עוזרים, אבל אל תפריעו. אנחנו מדברים היום על לחם. על 120 עובדים בפריפריה, בקצה של מדינת ישראל. הם בחרו להיות שם בתקופות הכי קשות וגם לזה יש מחירים. לא הגיוני שידברו אתנו על מחירים ועל איזה מחירים הציעו,

אנחנו לא במשחק הזה בכלל. אני לא בשיח של המחירים. יש גם מחירים להיות בפריפריה, יש גם מחירים לשנע מהקצה של המדינה. בסוף אני אומר לכם,

אנחנו מדברים על מכרז ללחם פרוס

לא לחם דגנים, אותו לחם שכנראה מי שקונה אותו, אלה רק אותם גופים ממשלתיים, זה משטרה, זה צבא, אלה אותם גופים שמחויבים במכרז. אנחנו אומרים לאותה מאפייה בקצה של הארץ להתמודד במכרז על שוק הלחם, שזה שוק שכך גם הוא מצומצם, עם אולי חמישה שחקנים שאחד אוכל את השני בשוק הזה וכולנו מכירים את ההיסטוריה ויודעים מה קרה שם לפני כמה שנים עם תיאום מחירים, אני אומר שזה שוק מאוד מרוכז, מאוד קטן, אחד אוכל את השני והמאפייה הקטנה בקריית שמונה שהיא אולי 10 אחוזים מהמחזור של כל אחד מהענקים האלה, צריכה או יכולה בכלל להתמודד אתם באותה ליגה? מה העלות של לחם כזה במרכז הארץ ומה העלות מהצפון? אתם מבינים שהמאפייה הזאת צריכה להביא את הקמח שלה מהמרכז, לייצר בצפון ולשנע בחזרה למרכז, ומה עם העלויות האלה? איפה העדיפות הזאת? אומרים עדיפות לאומית ומבקשים מאותה מאפייה ללכת להתחרות באותו שוק של כרישים שבאמת אוכלים אותם בלי מלח, מראש אנחנו לא נותנים את העדיפות לאזור, מראש חרצנו את דינם של כל אותם עובדים שכל פעם שיהיה מכרז, מראש אנחנו נגיע לאותו סיפור ומראש אתם תחזירו אותנו לאותן תמונות של 70 שנים אחורה, של לחם עבודה בזמן שאנחנו מדברים על משרות חדשות? נותנים באותה החלטת ממשלה תקציבים לבנות אזורי תעשייה חדשים? להקים אזור תעשייה בו בזמן שנסגרים מפעלים? איך יתכן? אני לא אומר את זה כי אני כאן לבכות. אני אומר את זה כי אנחנו נמצאים בתקופה הטובה ביותר וחשוב לי שדווקא בגלל זה ודווקא בגלל הצעדים והמאמצים הקשים שנעשו, שיירתמו לטובת זה, שייתנו כתף ולא ישימו לנו מקלות בגלגלים. לא יתכן שכל פעם רק נרים את הראש מעל המים, מישהו יחזיר אותנו בחזרה להיות מתחתם.

איפה שר הביטחון בכל הסיפור הזה? תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. שלום אדוני. ינון, תודה רבה לך. בקצרה. אני אוסיף לדבריו של ראש העיר. יש איזו תחושה שאנחנו נמצאים בתקופה הפוסט ציונית, כאילו הציונות נגמרה ומעכשיו אנחנו מתנהגים כמדינה ככל המדינות.

הכול כסף, הכול בראי של מה משתלם לי ומה פחות משתלם לי. כואב הלב כי אתמול היה כאן ראש עיריית אשקלון ומסתבר שהיום ראשי הערים בפריפריה הם אנשים מצוינים, הכי טובים שיכולים להיות, שבאמת הם מחדשי הציונות ואנחנו כל הזמן מוציאים את האנשים האלה, שככל שהם מתקדמים, יש משקולת ששמים להם על הרגליים ומושכים אותם אחורה כי יש אנשים שלא כל כך מבינים מה זאת פריפריה. אתה צודק, קרעי, בשאלה שלך, איפה שר הביטחון? להערכתי הדבר הזה היה צריך להיפתר יום אחרי שהוא עלה. זה לא היה צריך להתחיל. כמה כסף צבא הגנה לישראל מבזבז על ערכים של צבא העם והרמטכ"ל אמר שיש ערכים והם מוכנים לשלם על ציונות, קריית שמונה. עוד שני משפטים. אני שוב אומר שאסור לנו לשים משקולות על הרגליים של התושבים הנהדרים האלה. תאמינו לי. כמי שחי בפריפריה, אם יש היום ציונות מתחדשת, אלה באמת האנשים שחיים בתוך הפריפריה. האנשים האלה, ברגע שמוציאים להם את מטה לחמם, הם הופכים להיות מובטלים ואסור לנו לעשות את זה.

אני מבקש שתצא מכאן קריאה שיבוא שר הביטחון, שישב עם האנשים שלו. את הדבר הזה אסור לסגור ושום תשובה מתחמקת לא נקבל.

יכול שר הביטחון באזורים כאלה שהם באזורי עדיפות למצוא את הנוסחה איך לא סוגרים את המקום הזה.

חבר הכנסת אופיר סופר. בוקר טוב אדוני היושב ראש. תודה רבה על הדיון החשוב. אני נסעתי לכאן היום שלוש וחצי שעות. אני מניח שאביחי שטרן נסע ארבע שעות ו-10 דקות כי הוא 40 דקות צפונה מהצפון בו אני גר. אני חושב שאני אחד מחברי הכנסת הכי צפוניים, אולי הכי צפוני. מדינת ישראל נמצאת היום במשבר וכשהיא במשבר, האיברים הרחוקים ואני לא רוצה להשתמש במושג איברים פריפריאליים הם הראשונים להיפגע. האיברים הרחוקים הם הראשונים להיפגע. מבחינתנו, להבדיל מגוף האדם, האיברים הרחוקים האלה הם איברים הכי חשובים שיש כי זאת המשימה הציונית שלנו. המילים האלה אולי קיבלו גם משמעות בחוק הלאום והן צריכות לקבל משמעות גם כאן באירוע הזה. אבל צריך לשים לב שכאשר אביחי דיבר כאן, הוא חשב על התושבים. הוא דיבר על התושבים שעשרות שנים היו שם בשבילנו. הם ספגו את התופת וספגו את כל האירועים ודמיינו מה כל אחד מאתנו זוכר במורשת הקרב של מדינת ישראל בשנים האלה של שנות ה-80 ואלה האנשים עליהם מדובר עכשיו, אותם רוצים לפטר. אני יודע, כלכלה חופשית או לא כלכלה חופשית, מדינת ישראל היא כלכלה חופשית, אבל מדינת ישראל היא גם מדינה יהודית ציונית. היא מיישבת את כל חבלי הארץ ולכן יש משמעות להתערבות חריגה באירוע הזה, להגן על 120 המשפחות האלו. ראש העיר תיאר כאן מהלכים לא פופולריים הוא עשה ואני יכול להעיד על כך. הוא סיפר על גביית הארנונה, הוא חטף על זה ביקורת. הוא הביא את העיר למקום אחר. אנחנו צריכים לעזור לו עכשיו עוד צעד אחד לשים את היתד בפסגה. אנחנו לא יכולים לעצור את זה עכשיו. זאת מכה גדולה לקריית שמונה. אני אומר לכם, אני שוחחתי גם עם משרד הביטחון, גם עם השר מיכאל ביטון, ואני גם בקשר רציף עם הבעלים, גלעד אהרונסון. הוא לא הסיפור. הסיפור זה התושבים. לא שאני לא חס עליו אבל אני אומר שכאשר מדברים, מבינים. אמרו לי שהייתה שם כל מיני חוכמולוגיה, נתנו מחירים פה ומחירים שם. אני אומר, חבר'ה, צריך לדבר עם האנשים ולהבין שהדברים שנעשו, הם נעשו משיקולים כלכליים ובתום לב.

ההבדל בין המחיר בדרום למחיר בצפון הוא קשור למסה הגדולה של הייצור. לכן המחיר בצפון הוא יותר גבוה. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת. אין לנו שום ברירה אחרת אלא לפתור אותה. תודה רבה.

סליחה אני מתערב, אבל עוד נתון אחד שיחזק את דבריך. בסופו של דבר לא ממש ברור למה לכתחילה יצאנו למכרז הזה אם המטרה הייתה להתייעל. תבדקו את המחירים שיש במכרז הם גבוהים ב-11 אחוזים לפחות מהמחירים הקודמים שהיו. גם עשינו נזק, גם לא השתפרנו וגם אנחנו מבזבזים יותר כספי ציבור. זה כסף ציבורי. אני אוסיף עוד משפט אחד. הייתה כאן ביקורת כלפי משרד הביטחון. אני רוצה לומר שהשר מיכאל ביטון לדעתי מלא מלא מלא בסוגיה. אני מסכים אתך. נפגשתי עם השר מיכאל ביטון ודיברתי אתו שעתיים לפני כניסת שבת. דיברנו גם לאחר מכן וישבתי אתו והוא אמר לי שגם אתה דיברת אתו. באמת, אני חושב שהוא כל כולו שם. לצערי האבסורד שהיה זה שבכלל התחילו עם הסיפור הזה. יכלו למנוע את זה. אני לא אומר שהכסף שרצו לחסוך לא חשוב, אבל לפעמים צריך על המשקל היכן הכסף צריך להיות יותר. למה לא נמצא כאן נציג משרד הביטחון?

אני מרגישה שיש כאן איזו רוח רעה שנושבת ואני

למה נושבת רוח

במשרד הביטחון. כי זה לא הדבר היחידי שקורה כאן. כנראה במשרד הביטחון באמת בגלל המיקום שלהם בקריה, הם קצת איבדו את הצפון ואת הדרום. מה שקורה, קורה גם ב-8200, שמעת מה קורה בתקופה האחרונה ב-8200, שהיה להם פרויקט אדיר באזור הצפון והדרום, בפריפריה, גם זה הלך. כנראה הם רוצים להישאר רק באזור הזה. אני חייבת להגיד שמאז שנכנסתי לנושא הזה ולמדתי אותו, אני מרגישה שיש כאן לא רק טעם לפגם, אני מתחילה להרגיש שיש כאן איזשהו תרגיל מסריח כדי להעביר למאפייה אחרת או לסקטור אחר, או איך שתרצו לקרוא לזה, את המכרז הזה. בעלי המאפייה כשהם ביקשו לעדכן את המחירים כתוצאה מהתשומות החדשות - יש כאן עניין של תשומות והיה צריך להתייחס לזה - פתאום משרד הביטחון יוצא למכרז. בוא נדבר, בוא נראה מה אפשר לעשות, מה ניתן לעשות,

מיד לצאת למכרז ולצאת מההתקשרות אתם. כי איך אפשר יהיה להסביר לציבור מאפייה שנתנה 40 שנים,

50 אחוזים מהתפוקה שלה לצבא, אלא אם כן יש כן יש כאן רצון לעזוב. איך זה יתכן שבדרום זה בסדר ובצפון זה לא בסדר? זאת אומרת שמישהו כאן כנראה רצה להיטיב עם מאפייה כזו או אחרת והעדיף לצאת למכרז. הרי אנחנו יודעים איך יוצאים ממצבים כאלה. יוצאים או על ידי מכרז, או פתאום היועץ המשפטי נותן איזושהי חוות דעת. יודעים לצאת מזה הכי טוב שבעולם וזה מה שקרה. אמרתי בישיבה הקודמת ואני אומר את זה עכשיו. זה שר הביטחון, אדון גנץ,

באמת חבל שלא בנו את הדירות ליוצאי צבא בקריית שמונה כי אולי היה מאוד אכפת לו מאזור הצפון, אבל בוא נניח שזה מה שכרגע עומד על הפרק, אז אנחנו לא רוצים להציב את המאפייה בדילמה קשה. היא הרי לא יכולה רק לדרום והיא תצטרך להעתיק את המאפייה לאזור הדרום כדי שיהיה לה קל יותר מבחינת העלויות כמו לשנע את הלחם לכיוון הדרום. לכן אני חושבת שצריך לעשות

לטווח הארוך, אני כאן מצהירה כחברה בוועדת הכספים, כל מה שקשור למשרד הביטחון, צפוי לכם היום ממני, מחברת הכנסת קטי שטרית, סיוט אחד גדול. כל מה שקשור למשרד הביטחון, כל דבר יתעכב. כמו שהם יודעים לעשות לצפון את מה שהם עשו כרגע לקריית שמונה ולמאפייה, הם ידעו לקבל את זה כאן. אני אומרת את זה לא כאיום אלא אני אומרת את זה הלכה למעשה. אני חושבת שמה שקורה היום במשרד הביטחון

שכולנו נעמוד ושכולנו ניתן על כך את הדין. דבר שני. מיד לבטל את המכרז. המכרז הזה הוא מכרז תפור. המכרז הזה הוא תפור. אין שום מילה אחרת חוץ מזה שהמכרז הזה הוא תפור כדי להוציא את המאפייה המרחבית מחלוקת הלחם לצבא הגנה לישראל והם עשו את זה עד עכשיו הכי טוב שבעולם.

במלים אחרות, זה אומר לסגור את המאפייה. חד משמעית. תגידו את זה.

משרד הביטחון, תגידו את זה, תגידו אתם רוצים לסגור את המאפייה. אתם רוצים 160 משפחות שיהיו ברחוב ואם אתם רוצים את זה, נדע להתחשבן אתכם. הכול טוב ויפה. לא לעולם חוסן.

חברת הכנסת קרן ברק. קשה לדבר אחרי חברתי.

לא מדברים על מפעל היי-טק. לחם.

לא קצפת לא דובדבן, לחם. כמו שאמר חברי מאיר כהן, בוועדות בנושאים שונים יש את העניין של ציונות ופריסת האוכלוסייה ברחבי הארץ. זה קשור לפריפריה, זה קשור לשמירה על האדמות דרך חקלאות. ברמת הציונות אנחנו מיישבים את הארץ בכל מיני סוגי התיישבות, כולל בפריפריה ובוודאי בעיר מיוחדת כמו קריית שמונה. זה שאנחנו שולחים את האנשים להתיישב שם, אנחנו גם צריכים לקחת אחריות על מקומות עבודה, על פיתוח אזורי תעשייה, על פיתוח מקומות להתפרנס, על הטבות מס. יש שורה של דברים שאנחנו כמדינה צריכים לקחת על עצמנו כדי שבאמת יבואו לשם מפעלים, מכללות, בעלי עסקים. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק בזכוכית מגדלת האם אנחנו עושים טוב ואם משפרים, להמשיך, ואם לא עושים טוב, לתקן. אני יושבת ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינויים של ועדת הכלכלה. לפני שבוע-שבועיים קיימתי דיון בדיוק על זה בכובע אחר, על מכרזי הממשלה, איך הם עוזרים ואיך הם מתקנים את המכרזים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים. אני קראתי שם גם לחברות וגם למשרדים והסברתי שאנחנו בתקופת קורונה ואם בכל שנה נסגרים כ-40,000 עסקים, בתקופת קורונה כנראה ייסגרו כ-100,000 עסקים,

זאת אומרת, פי שלושה. במצב כזה אנחנו כמדינה צריכים להתייחס לכל עסק ועסק כילד שתופרים לו את החליפה ומתייחסים אליו ברמה האישית, הפרטנית, ודואגים לכל אחד איך אנחנו משאירים אותו בחיים. כל עסק ועסק, אנחנו צריכים לתפור לו את החליפה ולהשאיר אותו בחיים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהמשק יצטמצם עד כדי כך וייסגרו יותר עסקים ממה שאמורים.

קראתי לחברות הממשלתיות ולמשרדי הממשלה ואני קוראת מכאן למשרד הביטחון. אז עסקנו הרבה מאוד בחברות שבמשרד התחבורה והיום אני מבינה שזה נופל על משרד הביטחון.

תקנו את המכרזים, תקנו אותם לעת הקורונה. אנחנו צריכים להציל כמה שיותר ולא ניתן לסגור מפעלים מיותרים.

בוודאי במקרה הספציפי הזה לא. במקרה הספציפי הזה, אין ספק שאתה מוציא עסקים, אתה נותן להם מחירי דמפינג, אתה מוציא אותם ואז אתה מעלה ואתה שבוי של מחירי הדמפינג האלה בחברות הגדולות.

כוועדת הכספים, אני כחברת ועדת הכספים, לא ניתן לזה לקרות. אני קוראת לתקן במיידית את המכרז.

משפט אחד ברשותך. אתמול אשקלון, לפני שבועיים אילת, עכשיו קריית שמונה. זה כאילו בן אדם שיש לו שמיכה. כשקר לו ברגליים, הוא מושך אותה למטה ואז קר לו בראש. אחר כך הוא עושה הפוך. המרכז תמיד חם. אני רוצה לשמוע את בעלי המאפייה שהגיעו לכאן וגם את משרד הביטחון. חבר הכנסת קרעי. תודה אדוני היושב ראש. ראשית אני חוזר על השאלה ששאלתי, איפה שר הביטחון. שר הביטחון צריך לשים סוף לפרסה הזאת ואפשר לשים נקודה בסוף המשפט הזה. מה שקורה כאן, מאיר ידידי, זה לא כמו הדוגמה של השמיכה.

ברגע שאתה סוגר מפעל כזה בפריפריה, כבר דיברנו על כך שהפריפריה חשובה, שאסור שייפגעו, שצריך לעודד ולהפריח ולגרום למקום לשגשג כמו שראש העיר עשה בשנים האחרונות, אבל כאן אתה תשלם הרבה יותר. במיוחד של הקורונה אתה תשלם הוצאות קבועות, תשלם חל"ת לכל העובדים, משפחות יהיו בקריסה, ההוצאות יהיו הרבה יותר גבוהות. אני לא יודע באיזה סכום מדובר. אנחנו לא יכולים להפקיר עיר כמו קריית שמונה שספגה לאורך כל השנים והיא החומה הצפונית של מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים להפקיר עשרות משפחות באופן כזה. אני מבקש אדוני היושב ראש שתצא מכאן קריאה שלא נאפשר את הדבר הזה ונעמוד על כך שזה יבוא לידי פתרון. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. תודה אדוני. בשבוע שעבר באחד מעיתוני הבוקר הכלכליים עיני צדה את אותה מודעה קטנטונת או כתבה קטנטנה. הייתי נסער מאוד. באתי בבוקר לוועדת הכספים וביקשתי זכות דיבור, הצעה לסדר. כשדיברתי על אותה פרנסה של 120 אנשים במאפייה בקריית שמונה, האמת היא שגפני לא כל כך ידע על העניין הזה אבל בו ביום הוא התחייב לדבר עם מנכ"ל משרד הביטחון. היועץ שלי התקשר לסמנכ"ל התפעול של המאפייה, שלחתי שאילתה לשר הביטחון לגבי רכישת הלחם מהמאפייה וכמובן לא זכיתי לתשובה, כרגיל בימים טרופים אלה למרות שיש משרדים שעונים כי בנפשנו הדבר. המאפייה הזו קיימת 70 שנים ומספקת לצבא הגנה לישראל 40 שנים את הלחם. הם עושים זאת על אף קטיושות, הפגזות, רמת הגולן, מלחמות,

אלה עובדים מסורים והסיפור העצוב הוא שתשומות הייצור עלו, חמש שנים הלחם במאפייה, במכרז, לא עלה ומה שביקשו זה לצאת למכרז כדי להתאים. השכר קצת עלה, מחיר הקמח עלה או שאר המרכיבים שאינני מבין בהם עלו ואי אפשר היה להחזיק מעמד. המאפייה באמת נקלעה לקשיים לאחר שהפסידה במכרז של משרד הביטחון. זה מה שאמר גלעד אהרונסון, מנהל התפעול של המאפייה. לא הצלחתי לקבל תשובה, לא ממנכ"ל משרד הביטחון, שר הביטחון נפנף את השאילתה וסגנו כנ"ל, דווקא בימים טרופים אלה. תקציב הביטחון הוא התקציב הכי גדול. אני כבר לא רוצה להגיד איפה אפשר. כולנו יודעים וחיינו שם איפה אפשר לצמצם. מצמצמים בלחם של 120 עובדים? תגידו לי, אנחנו נפלנו על הראש? אני אומר לכם שבעניין הזה, מעבר לסגירת המפעל, אנחנו נשלם ביוקר גם על חוסר הטיפול שלנו כשליחי ציבור, גם דמי האבטלה שהמדינה תהיה מחויבת לשלם לאותם אנשים, נפגע בנפש העובדים, נפגע בכבוד שלהם, נפגע בעיר עצמה כי אלה לא 120 עובדים אלא זה כל הלך הרוח בעיר כשד-120 עובדים יאבדו את מקור פרנסתם. ברשותך, אני רוצה לתת פתרון. בדיון היום חשוב מאוד להשאיר פתח לחלופה של ביטול המכרז. ביטול המכרז. אני אומר לכם.

אנחנו כשליחי ציבור יכולים להכריח את משרד הביטחון לבטל את המכרז.

אין בחוק הוראה שאוסרת על ביטול מכרז במצב הזה. יש הרבה פסקי דין שאמנם מונעים ביטול של מכרזים אבל זה לא איסור מוחלט. מצאתי גם פסקי דין שכן ביטלו מכרזים מטעמים שונים. אם הגורמים הפוליטיים, קרי אנחנו, יחשבו שהשיקול הציבורי של מניעת פיטורים של 120 משפחות בקריית שמונה בתקופת קורונה הוא מספיק חשוב, יהיה אפשר להצדיק את ביטול

משרד הביטחון, שישמע אותי. אם יש דברים של משרד הביטחון שאנחנו נצטרך להעביר בוועדת המשנה - אני מודיע לכם משרד הביטחון, תבואו בידיים נקיות - אם אתם לא תחזירו את המכרז לקריית שמונה, אתם תפגשו אותי בתקציבים שמיועדים למשרד הביטחון ואני לא סתם מאיים, אני לא אוהב לאיים אבל זה נוגע לציפור הנפש. אני אהיה שם כדי להיאבק בכם. הקריאה צריכה להיות דרישת צדק ולא צדקה. זה ההבדל. לא צדקה.

תודה רבה. נעבור למנהל תפעול המאפייה המרחבית קריית שמונה,

תודה רבה. אנחנו באנו לכאן.

כאן איציק דהן מוועד העובדים ויצחק מלכה. המאפייה המרחבית עובדת עם צבא הגנה לישראל כבר 40 שנים. צבא הגנה לישראל מהווה את בסיס הקיום של המאפייה בצפון במציאות הכול כך תחרותית שכל חברי הכנסת תיארו כאן, של מרכז הארץ וכל השאר לא רלוונטי. הקיום של קריית שמונה במשך כל השנים הקשות, העובדים האלה עבדו תחת אש, תחת קטיושות, מלחמות, קורונה, כל מה שהיה. משרד הביטחון

כבר במשך שש שנים הוא קונה לחם במחירים מאוד נמוכים ובשלוש השנים האחרונות הוא קונה לחם במחירי הפסד. פנינו אליהם, בלתי אפשרי להמשיך לספק. משרד הביטחון עשה את הפעולות שעשה כדי לנסות ולהכניס מישהו במקומנו למכרז, פעל כדי לצאת למכרז חדש כשאנחנו אומרים,

הפקרתם אותנו. הפקרתם אותנו, המשמעות היא אחת נכון שיש העדפה לאומית של 15 אחוזים, אבל בפועל היא לא באה לידי ביטוי כאשר מאפיות ענקיות במרכז הארץ באות ומעמידות למשרד הביטחון מחירי הפסד כדי לטרוף את השוק, כדי להגיע למצב של חוסר תחרות. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. בעלי הבית מפסידים כבר כמה שנים ואמרו שהם מוכנים להעביר את הפעילות, קחו את העובדים, אתם תפעילו את המפעל בכל דרך שהיא, תשמרו על 120 העובדים בעיר. בעלי הבית הגיעו למצב שהם אומרים שהם לא רוצים להפסיד כסף, לא מוכנים יותר לשים כסף. במכרז הזה הגשנו הצעות מחיר שהן מחיר עלות. אם אני אלך למספרים, ואין לי את המספרים כי משרד הביטחון עד עכשיו אפילו לא חשף את המספרים כדי לדעת מה המחירים שהוצעו. לא חשף למרות הבקשות שלנו. לא חשף את המחירים. לעומת זאת לספק שזכה הוא חשף את כל המחירים שלנו כדי שייכנס בנעלינו טרום המכרז כי הם חששו שמא אחרי 40 שנים שאנחנו מספקים נתמוטט. וזה לא תפור?

משרד הביטחון לא נתן פתרון לעניין כשפנינו לפני המכרז וביקשנו שימצאו דרך שלעדיפות יהיה ערך. הלחם של הזכיין טעים יותר מהלחם של המאפייה בקריית שמונה? אני שואל ברצינות. אני אוהב מאוד את הלחם. אין הנחתום מעיד על עיסתו. משרד הביטחון ידע שהמחירים הם מחירי הפסד, קיבל מאתנו את כל התמחירים. משרד האוצר, משרד האוצר, הוועדה שישבה ב-2016 וקיבלה את עלויות ייצור הלחם האחיד הפרוס יודעת שהמחירים שהוגשו במכרזים נמוכים ב-30 אחוזים ממחירי הייצור שמשרד האוצר בדק וקבע והגיע למסקנה שזאת עלות הייצור של הלחם המפוקח. זה לא משהו שאנחנו המצאנו. אתם נותנים 30 אחוזים מתחת לעלות הייצור, מה זה אם לא מחיר הפסד? איך אנחנו אמורים להתמודד ב-15 אחוזים אל מול 30 אחוזים הנחה ממחיר עלות המוצר? אנחנו צריכים בסופו של דבר לעמוד ב-40 אחוזים שכר עבודה, אז את הקמח אני צריך לשלם, את החשמל אנחנו צריכים לשלם, את העובדים נגנוב? את העובדים נגנוב כאשר 40 אחוזים שכר עבודה זאת עדיפות לאומית? הגז הגיע למאפייה? הגז לא הגיע. הגז גם לא יגיע. ייקח עוד הרבה שנים עד שהגז יגיע. אנחנו במצב שאף אחד לא עוזר לנו. פנינו לכל המשרדים גם בעניין הזה. אנחנו לא יכולים להתמודד עם מחירי הדלק כשהגז לא מגיע ואני צריך לשלם גפ"ם בעוד כל האחרים ישלמו חצי מחיר על גז טבעי שמגיע אליהם. אנחנו לא יכולים להתמודד עם המצב הזה. משרד הביטחון יכול, כמו שחבר הכנסת מיקי לוי אמר, לבטל את המכרז הזה. המחיר לבטל את המכרז הזה הוא אפס. הספק שנתן את המכרז הזה, נתן מחירי הפסד אבל הוא לא יכול להתלונן על הפסדים. עוד חצי שנה הוא יבקש לאזן את זה. הוא לא יכול להתלונן על הפסדים. במקום זה הוא מספר לכולם אנחנו נתנו מחיר מופקע. תודה. חברי הכנסת, אנחנו בקוצר זמן ואנחנו רוצים לעזור להם. יושב ראש ועד העובדים.

על הצרידות אבל אלה שבועיים מאוד קשים שהיו לנו. במשך שבועיים אני כמעט ולא ישן. העובדים הם עובדים במשך 40 שנים. אני בעצמי מנהל קו חלוקה ועובד באזור שהוא כביש הצפון, מי שמכיר,

כל הקו הקדמי של צבא הגנה לישראל. אנחנו במצבים הכי קשים. יצאנו מהבית בשעות שהן לא שעות, ב-2:00 לפנות בוקר, הגענו לכל הבסיסים גם כשהיו סגרים והיו האיומים של נסראללה עת סגרו את הכבישים. זה היה על הכביש שלי ואני נסעתי ונכנסתי לכל הבסיסים. אפילו חיות לא עברו שם בגלל הפחד. אנחנו היינו שם. אנחנו מרגישים היום שמשרד הביטחון פשוט זורק אותנו לעזאזל. עובדים שעובדים 40 שנים, אלה אנשים עם דמעות בעיניים, זרקו אותם.

מתקשרים אלי ושואלים אותי מה הם עושים מחר בבוקר. הם שואלים מה הם יכולים לעשות מחר בבוקר עם ארבעה וחמישה ילדים ולאן

אין פרנסה בקריית שמונה. אין הרבה אלטרנטיבות בקריית שמונה. זה מפעל שהוא מפעל דגל בקריית שמונה. אמנם הוא לא נקרא מפעל עוגן אבל הוא מפעל דגל בקריית שמונה. זה מפעל שאסור לסגור. אנחנו מרגישים

לא מתייחסים אלינו. אפילו התקשורת לא מתייחסת אלינו. לא באים, לא מסתכלים, לא מדברים עם העובדים. פשוט זרקו עלינו פצצה, הורידו לנו את הרצפה מתחת לרגליים ואנחנו לא יודעים מה לעשות. יצחק מלכה. תציג את עצמך. אני מנהל את המפעל. אני שומע כאן את כולם וזה מחמם את הלב. אני צריך בחוץ לומר לעובדים שעומדים בגשם, שנסעו ארבע שעות לכאן. כולם אמרו בשבילנו הכול. אני צריך לצאת עם הבטחה ולא עם דיבורים. למשרד הביטחון, עזבו את המכרז שעשה את כל מה שעה, שהורידו אותנו ממנו, אני אומר לו שאנחנו עדיין חזית. בקריית שמונה אנחנו חזית, אנחנו מוצב קדמי. אנחנו חזקים כמו שאתה אמרת בפתח הישיבה. אנחנו לא באים מחולשה. אנחנו רוצים עבודה ולא אבטלה. הכסף שילך לאבטלה, שיעזרו בזה המשרדים הממונים להמשיך ולקיים את המפעל. כל יום יש אירוע ביטחוני בקריית שמונה. זה עולה יותר כסף. המסוקים ופצצות תאורה עולות יותר מלא לתת לאנשים בחוץ ללכת לאבטלה. את זה אנחנו צריכים ולא שיעשו לנו טובות ורק דיבורים והכול בדיבורים. זה סכום קטן. אנחנו לא היי-טק. בעלי הבית לא רוצים להרוויח, אפשר לבדוק אותם. הממשלה אומרת לאביחי שיעשה תוכנית הבראה.

חמישה מפעלים סגורים. עכשיו אנחנו מפעל העוגן, מאיפה בדיוק הוא ייקח את תוכנית ההבראה? מאיפה ישלמו לעובדים? אני מבקש לצאת עם הבטחה.

השאלות נשמעו. נשמע את אבי דדון, ראש מנה"ר, משרד הביטחון. הוא ב-זום. אבי שלום, הועלה כאן מעבר לשאלות כאב אבל הכאב הזה הוא עם הרבה היגיון ושכל ואנחנו מבקשים, כמי שמכיר את המאפייה שנים ויודע מה תרומתה, את תגובתך ואת הפתרון שאתה יודע

היושב ראש, ראש העיר, ובעיקר העובדים היקרים שהם קרובים ללבי. אני אומר מילה אישית עלי. אני יליד מושב, אשתי מקריית שמונה ואני מכיר את קריית שמונה עוד בהיותי קצין צעיר בלבנון ואני גאה על כך שאני חייל במדינה מאז גיל 18 עם הפסקה קצרה. ברמה האישית, אביחי וכל התושבים או כל אלה שאנחנו באים אתם במגע מכירים את העשייה שלנו. אלביט הייתה אמורה להוציא את המפעל מקריית שמונה, במאמץ אישי השארנו את המפעל שם והוא יכפיל את מקומות העבודה. מבחינת העובדים שהם כמו משפחה שלי, אני כואב את כאבם ולא בגלל המעמד הזה. מהיום הראשון, כולל השיחות ביום שישי ושיחות אחרות גם עם יצחק מלכה ועם גלעד ואחרים. נאמרו כאן הרבה דברים שאני לא אתייחס אליהם כי חלקם לא קשורים לעובדות. אנחנו כמשרד הביטחון, מנה"ר, בערך 11 מיליארד שקלים בשנה, 2.5 מהם באזורי עדיפות לאומית. המשרד היחידי שעושה את זה. חצי מיליארד מזה באזורי קו הגבול אפס עד חמישה קילומטרים, ארבעה קילומטרים, והעניין הזה של ההעמסה של ה-15 אחוזים הוא העמסה לאומית בתקנות. אני אשמח מאוד לכל סיוע נוסף בתקנות, לכל כלי עזר שיוכל לאפשר לי לתת באהבה כסף. בוא נתמקד בדיון, בשאלות שנשאלו.

שמאפייה אחרת שמה מחירי הפסד, במה מתבטאים ה-15 אחוזים שלהם? שהם נזרקים עכשיו לאבטלה? שרוצים לסגור את המפעל? אתה יודע שתחילתו בפשיעה הייתה עצם הביטול של ההסכם אתם. שנים לא העלו להם את המחיר. אין שום סיבה שהעובדים האלה ייזרקו היום ויהיו רעבים ללחם. השאלה אם על הדברים האלה יש לך תשובות. כבוד היושב ראש, אני אגיד לך בפשטות. לא ביטלנו אף מכרז. יש חוקים במדינת ישראל. ההסכם עם המאפייה הגיע לסיומו. אנחנו לא יצאנו בבת אחת אלא ישבנו עם ראש העיר ועם כולם. היינו סבלנים וסובלניים מאוד מתוך הרגישות הזאת. לי לא צריך להסביר רגישות של אזורי עדיפות לאומית. את המסכות לקורונה, אנחנו קונים את חומרי הגלם מדימונה, מייצרים באזור תעשייה ברקן ובשדרות. איך אתה מסביר את זה שמפעל אחר או שלא חשפתם בפניהם את המחירים אם מדובר על כך שנתן מחיר הפסד, אין לכם ביקורת? אין לכם ביקורת שמקום אחר נותן לך מחיר הפסד, אז מה שווה ה-15 אחוזים שאנחנו נותנים להם? למה אתם לא חושפים בפניהם את המחירים? הם ביקוש מכם לחשוף ולמה אתם לא חושפים? אני אענה. יש תהליך חוקי

המאפייה בקריית שמונה

היא לא בקריית שמונה, הארנונה שלה לא הולכת לראש העיר, זה בסוגריים,

אביחי יכול לתת לכם הרצאה שלמה. התושבים הם מקריית שמונה.

אנחנו רוצים לנהל את הדיון בצורה מכובדת. ראש מנה"ר, זה לא דיון על איפה הם נמצאים. נשלח את זה לוועדת הפנים. כרגע אנחנו חוזרים לדיון על העובדים האלה שעובדים במאפייה המרחבית קריית שמונה שאמורים להיזרק לאבטלה. התוספת שלך רק מכפילה את הכאב. העובדים מקריית שמונה, הם שמים את הזעה שלהם, והארנונה הולכת לגליל עליון. אני מסתכלת עליך, אתה מחייך וזה מאוד מקומם שאתה מחייך. חבר'ה, הוא לא אויב שלנו. טובת הציבור, זה אנחנו. אני מסכים אתך. כולנו כואבים ואנחנו אתכם. בואו ניתן לו לסיים את דבריו. מונופולים. אתם לא שמים לב?

מונופול. כל מי שרוצה לקבל נתונים, אני אשמח. לשאלה שלך כבוד היושב ראש, יש תהליך פשוט.

קריית שמונה, לא בגללי אלא אלה הפרוצדורות החוקיות.

רוצה אני את הזכייה בדרום ותכף אני אתייחס לזה ואז חושפים לו גם את כל הנתונים. שינוע של לחם מהצפון לדרום. אולטימטום על הדרום. כבוד היושב ראש, הבעיה הגדולה היא שהבעלים בחדר שלכם כרגע. אנחנו לא דואגים לבעלים. אנחנו דואגים לעובדים.

הם בחדר. אתה טועה. הבעלים שזאת מאפיית דוידוביץ' שצריכה להסביר לכם, לנבחרי הציבור, למה הם נתנו הצעת דמפינג בדרום ובצפון, עם ה-15 אחוזים,

הם לא אומרים אמת. משרד הביטחון שוב מסלף את האמת. אבי דדון,

אולי הפקידים לא מספרים לך את הדברים עד הסוף. האמת היא אחרת לגמרי. הדרום הוא פי שתיים מאזור הצפון. כשאתה לוקח ונותן מחיר על כמות כפולה, העלויות הקבועות, כשאתה יורד בכמויות, גדלות. אנחנו נמצאים במחירי עלות מינוס. אתם יודעים את זה, אתם מתעלמים מזה, אתם רוצים מחירי הפסד, אתם רוצים להיפטר מהמאפייה המרחבית ואתה בראש מערכת שאני יודע שאתה רוצה לעשות את כל הטוב לקריית שמונה אבל המערכת עצמה מאוד מאוד בעייתית. לדעתי מדווחים לך דברים לא נכונים. אני מאמין שמרוב שאתה מכיר את המערכת, יש לך גם פתרון כלשהו. את הבעיות אנחנו מכירים. בוא נקצר. תגיד לנו מה הפתרון של משרד הביטחון. בסוף כאבם של העובדים, כולל יצחק מלכה וגלעד שהיינו בשיחה בערב שבת

- ואמרתי גם לאביחי בדקה הראשונה שהיה סדק אחד חוקי. אני פועל כחוק וכל ההאשמות שהיו כאן, בחלקן השמצות, אני לא אתייחס אליהן, כולל חשד לתפירה. כל מי שמתלונן על זה, אני מוכן לבוא אליו, שלא ייסע אלי, ואני לא במגדל שן, אני אבוא לאן שאתם רוצים ואני אראה לכם נתונים ותיקחו את המלים בחזרה. מה הפתרון? מה אתה אומר על האפשרות לבטל את המכרז? לא בסמכותי. בסמכות משרד הביטחון. סמכות של מי? סמכותכם לבטל את המכרז במקרה שיש סיבה מוצדקת לכך ולצאת למכרז חדש עם תנאים אחרים לגמרי. אני סומך על היצירתיות שלכם ושאתם יודעים לעשות את זה. אבי, באת לכאן עם פתרון? תגיד שבאת בלי פתרון או באת עם פתרון. תהיה אתנו כן ותגיד לנו מה. לצערי הרב אין לי. אפילו ניסינו לעשות כך שמהצפון אל האפייה בקריית שמונה והדרום למאפייה בירושלים. אין לי גיבוי משפטי. הוא אומר שכרגע אין לו פתרון. אין דבר כזה. מקסימום זה עולה כסף. הוא יכול לבטל את המכרז.

נתנו במחירי הפסד. תאמין לי שאם הם הגונים, הם אפילו לא ילכו לתבוע.

בסוף זה כסף. אני מתחבר לדבריו של מאיר כהן. מדינת ישראל והאתגרים הגדולים הציוניים שאנחנו מתמודדים אתם בפריפריות הרחוקות בצפון ובדרום, לא יכולה להרשות לעצמה להתנהל כמו ניו זילנד או כמו שוויץ.

בסופו של דבר ערכים עולים כסף וציונות עולה כסף. כל האירוע עבור משרד הביטחון הוא כסף במכרז עצמו וגם בביטול המכרז, המקסימום שמשרד הביטחון יהיה חשוף לתביעת פיצויים אזרחית מאותה חברה, או כן או לא, ומקסימום בסוף יעלה קצת כסף.

וכאן אני רוצה לבקש אדוני היושב ראש שהוועדה תהיה פרקטית, שהוועדה צריכה לקבל החלטה ולהצביע. היא קוראת למשרד הביטחון לבטל את המכרז וגם אם זה עולה כסף. תבואו לכאן, אנחנו ועדת כספים, תבקשו כסף ותקבלו אותו. תגיד לנו כמה כסף אתם מפסידים. קטי ומיקי דיברו בצדק על דרך השלילה. אם משרד הביטחון לא יבטל את המכרז, כשתבואו לכאן להעברות תקציביות נתקע אתכם. אני אומר גם לצד השני.

תגידו שזה עלה 50 מיליון שקלים בשלוש שנים, בארבע שנים, ועדת הכספים מול אגף תקציבים, נביא את הכסף. בסוף לחזק את קריית שמונה ואת תושביה בפרנסה ולא באבטלה ולא בתשלומי העברה. אנשים רוצים להתפרנס בצורה מכובדת. זה עולה כסף. האמירה הערכית שצריכה להגיד ועדת הכספים שהיא הוועדה שאחראית על הכסף במדינת ישראל. אנחנו קוראים למשרד הביטחון ולמשרד האוצר להשקיע את הכסף הנדרש כדי שהמאפייה תישאר בקריית שמונה ותיתן פרנסה לעיר, תיתן ארנונה לעיר ותיתן תעסוקה ל-120 משפחות שנשארות לגור בעיר. תהיה למשרד הביטחון בעיית כסף, בסוף ההליכים המשפטיים תבואו לכאן ונעזור לכם לפתור אותה. ידענו לעשות את זה. יש כאן קונצנזוס של קואליציה ואופוזיציה. יבוא משרד הביטחון ויבקש כסף, יבוא אגף תקציבים ויעשה בלגן, יש כאן קונצנזוס מקצה לקצה. הוועדה תתייצב מאחורי משרד הביטחון, תיתן לו את הגיבוי הנדרש גם בעלויות הכספיות כי לא הכול כסף.

אני מצטרפת

לאבי דדון, ראש מנה"ר. אבי, אתה מקשיב לי? הוא מדבר עם מישהו אחר ב-זום. ראש מנה"ר, אבי דדון, אנחנו מבקשים את ההתייחסות שלך. אבי, אני מציעה לך טיפה צניעות. שמעתי שמבקשים את התייחסותי.

כי אתה לא מקשיב לנו.

אנחנו מבקשים שתהיה אתנו בדיון כדי שתוכל לתת תשובות ושהתשובות יהיו אמיתיות ורציניות. בוא נגיד שאת ליבנו לא קנית בדיון הזה. לפני כשבועיים, רק שזה יהיה לפרוטוקול, לא שנראה לי שתשקיע זה מחשבה, בוועדה שלי לעסקים קטנים דנתי בדיוק בנושא הזה הרוחבי של למה בתקופת קורונה בכלל יוצאים למכרזים כאלה גדולים, כי אנחנו צריכים להציל עסקים,

למה משנים בתקופה כזאת את תנאי המכרז. הקריאה הייתה שבתקופה כזאת לא מתחילים לשנות מנסים להמשיך כפי שהיה קודם לכן. אני רוצה שהוועדה תדע על מה אנחנו מדברים. אני רוצה שתדעו שמשרד האוצר קבע עלות של ארבעה שקלים לכיכר, המכרז שהגישה המאפייה בקריית שקלים הוא 3.5 שקלים, פחות ממה שנקבע על ידי האוצר, והזכיין הגיש 2.7 שקלים. מה ההפרש בשנה? כמה צבא הגנה לישראל קונה מכם בשנה?

בואו נישאר

הייתה דרישה לבטל את המכרז ובואו נישאר עם זה. אני רוצה לשמוע גם את משרד הכלכלה, דודי שטייניץ. אבי דדון, לאחר מכן ניתן לך להשיב על השאלות.

אני מאמין לו שבמקרה הזה הוא באמת כבול אבל צריך למצוא פתרון. ינון, אנחנו לא בתקופה נורמלית.

יענה. אני המפקח על המחירים במשרד הכלכלה ורציתי לומר שבימים אלה אנחנו באמת טורחים

לגבי העובדים עצמם. המשרד יחד עם כל מפעל שפונה אלינו, מנסה למצוא סיוע במסגרת משרד הכלכלה. יש מגוון די רחב של כלים וככל שהמאפייה תרצה לעשות השקעות ולהתייעל ולנסות להתחרות בשווקים חדשים או לקראת מכרז הבא ככל שיהיה. שיפתח את קונטרה, אנחנו בצפון. תפתח את שער פטמה וניתן להם לחם. אין לנו ישובים בצפון. למי ניתן לחם? משרד האוצר לא חי במדינת ישראל. תסתכלו על חברי הכנסת שנמצאים כאן. אין אף אחד מכחול לבן. תבדקו כמה קולות כחול לבן קיבלה בקריית שמונה. בואי לא ניקח את זה למקום הפוליטי. זאת הנקודה. יש כאן נקמה פוליטית בקריית שמונה.

זאת המסקנה שלי. אחרי ששמעתי את משרד הכלכלה, זאת המסקנה שלי.

כאן נקמה פוליטית בקריית שמונה. תודה. גל, אתה רוצה לסיים? אין לי מה להוסיף. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. דיברנו עם המאפייה, דיברנו עם גלעד מהמאפייה. כן ננסה לראות האם במשרד הכלכלה יש דברים שאפשר כן לחבר את המאפייה אליהם ולנסות לראות אם זה מתאים להם, בתקווה שיהיו להם לקוחות חדשים. המסלולים שאתם מציעים, לא רלוונטיים למאפייה. אני חוזר לראש מנה"ר, אבי דדון. אדוני היושב ראש, אפשר לבטל את המכרז מאחר שניתן מחיר תוקפני, לא הגיוני ולא שווה ערך. תמיד כחול לבן מופיעים בכל הוועדות ופתאום כאן הם אינם. זאת התהייה הכי גדולה. אני אחדד את השאלה של חברת הכנסת קרן ברק. בתקופת קורונה מגיעות לוועדת כספים בקשות להארכת מועדים. לא היה קורה כלום אם הייתם מאריכים את המועד של המכרז הזה. אני מאמין שבתקופת קורונה היית מוצא את הפתרון הזה. לא רק שיצאתם למכרז חדש שמשנה את תנאי המכרז ומביא למצב שהמפעל הזה לא זוכה. שמעת את מה שמשרד הכלכלה אמר, שהמחיר שהם זכו בו לא הגיוני. זה הזוי לתת מחיר כזה ועוד עם כל השינוע. לכן היינו מבקשים את תגובתך.

מקווה שהבנתי את השאלה בתוך הרעש. ברשותך, אני אתייחס לשתי נקודות. אם רוצים לבטל את המכרז כדי ליצור משהו, זה סעד משפטי שאני אשמח שיקרה. שנית, אני מקבל את זה שאם יש משהו שייצור תשתית למחיר מינימום שהמדינה תקבע אותו. אני אשמח. אני אומר לכם כמי שרוכש מלחם ועד תחמושת ועד ומטוסים ומה שאתם רק רוצים. יש מקומות בהם יש מחיר מינימום ואני אשמח מאוד מאוד, כאזרח, כראש מנה"ר. עזבו את העניין של עלות הרכש, זה לא הנושא. תהיה קביעה מדינתית שהצעה למכרז הבא אם יבוטל זה מחיר הלחם, מחיר החלה, מחיר הלחמנייה, הפרנה, יש כאן רשימה ארוכה של פריטים, לא נכון לקחת יותר. אנחנו נמצאים כאן ומחלקים לנו בחוץ דוחות. זאת התנהלותה מדינה. ארבע שעות, כל הנהגים עבדו בלילה, באו עם המשאיות, חונים בכניסה היכן שאמרו להם לחנות והם מחלקים דוחות. וחלק מזה כדי להרחיק אותנו. אני לא חושב שהדבר הזה נעשה לכם בכוונה. לא, זה לא בכוונה. אני בטוח שזה לא נעשה בכוונה. זה מעיריית ירושלים. נבקש שיבטלו. אלה דוחות של עיריית ירושלים. אנחנו נשמח גם להפנות את הבקשה שלנו. ראש מנה"ר, לא ענית על השאלה למה בתקופת קורונה לא יכולתם להמשיך עוד קצת. אפשר לשמוע גם מעליזה בת 60 ומשהו במפעל בקשת, המפעל לא נסגר בזכות עבדכם הנאמן. אביחי יעיד על זה שעובדי אלביט, העובדים מקריית שמונה שהלכו לאזור תעשייה תפן, יעבדו בקריית שמונה. אתה לא שמעת כי כנראה דיברת ובגלל הרעש. אמר כאן ראש העיר שאתה תמיד נמצא עם אוזן קשבת, עוזר ומסייע. אני חייב להגיד לך שבשיחות שלי עם אהרונסון ועם ועד העובדים גם הם אמרו עליך מילים טובות. יחד עם זאת מותר גם להעביר ביקורת. כמו שעלינו מעבירים ביקורת, גם לנו מותר להעביר ביקורת. הביקורת היא ביקורת עניינית, היא לא ביקורת אישית כי אתה במקום שלך תרמת ותורם המון למען מדינת ישראל. כשאנחנו באים עם ביקורת, אנחנו באים עם ביקורת על ההתנהלות, על גוף ולא על האיש. על האיש, אתה אדם טוב. אנחנו נותנים את הביקורת לגבי מה שקורה עם העובדים האלה כי זה כואב לנו. כבוד היושב ראש ושאר הנוכחים בחדר. לי כאבי דדון שההורים שלו עלו ממרוקו, אבא שהיה חקלאי, לי לא צריך להזכיר מה זה החבר'ה האלה כולל התפקיד שלי. לא רק אישית אבי דדון, בכור לתשעה אחים. אותי לא צריך לשכנע. כשאני מסביר כאן לחבר'ה מהצבא למה אני קונה באזורי עדיפות לאומית וזה עולה להם עוד קצת שקלים, אני אומר להם שילכו לעליזה מקריית שמונה ותלכו לנטלי בשדרות כי לנטלי בשדרות לא אכפת הקטיושות מעזה אלא אכפת לה אם המפעל יהיה סגור. תודה רבה. אנחנו רוצים ללכת לפרחה ממאפייה מרחבית קריית שמונה ולבוזגלו מהמאפייה המרחבית קריית שמונה ולדן ולכולם. אנחנו רוצים לבוא לשם ולהסתכל להם בעיניים ולהגיד להם שעשינו כל מה שביכולתנו על מנת שיוכלו להמשיך להביא את הלחם ואני יודע שאתה שותף לזה אבל אנחנו רוציםן שתעזור לנו ותהיה שותף פעיל בעניין הזה. אנחנו יודעים שאבי דואג לנו. שיעצור את הטירוף הזה. לא יכול להיות ש-120 האנשים האלה ילכו הביתה.

לפני שאני מסכים את הדיון, אני אתן ליועצת המשפטית לומר.

שנמצאים כאן שני סגני ראש העיר שרצו להתייחס. בבקשה. תודה רבה היושב ראש. תודה לכל חברי הכנסת על הרצון הטוב ועל הקונצנזוס המוחלט, על ההבנה הבסיסית שהמפעל הזה הוא אבן יסוד בקריית שמונה.

נראה לי על פניו ואני שומע את האנשים, ואני אתם 24 שעות ביממה, לפי דעתי האשם העיקרי הוא אולי אני כתושב שגר בקריית שמונה. נראה לי שאני שנחשב חוד החנית של קריית שמונה ונמצא שם בעתות הקשים ביותר, אני 30 שנים גר בעיר ועברנו לא מעט מלחמות ומבצעים ועד היום אנחנו סופגים ונמצאים באירועי ביטחון כאלה ואחרים, איפה ההבנה הבסיסית שבזמן הזה, בשעה הזו שמדינת ישראל נמצאת במגיפה, נמצאת בתחלואה קשה, מורכבת וסבוכה כאשר אנחנו כמעצבי המדיניות לא יודעים להתמודד אתה ומתמודדים אתה עם הזמן. יחד עם זאת, בזמן כזה - אבי דדון שהוא חבר יקר ותורם - מצאו לנכון לפתוח מכרז. עזוב. דנו בזה. תודה. אמרנו שזה לא ראוי. אי אפשר לחשוב ש-120 משפחות מגיעות לפתחנו לאגף הרווחה ואנחנו צריכים לטפל בהן. קצת הבנה בסיסית, קצת חמלה. אני מתייחס למה שאמרה קטי שטרית, ואומר שכנראה יש דברים בגו וחבל

כך. צריך ועדת חקירה על מה שקורה שם,

סגן ראש העיר, יהודה חיים. אני חייב לציין שאם היית יכול לדבר אתי בשבת על ידי גוי של שבת, היית עושה את זה בנושא הזה. גילוי נאות. אנחנו מאותה משפחה.

מאוד מעריכים את הפורום ואת זה שכולם תומכים בקריית שמונה. אני עצמי לא באתי מהכולל, אני בעל עסק, ברוך השם עסק מצליח ואני אומר לכם שלי היה מאוד קשה לפטר עובד מראג'ה או מכל מקום אחר.

אני עבדתי במאפייה כשהייתי חייל. הייתי משרת בלבנון, שלוש וחצי שנים שירתי בלבנון ובלילה עבדתי במאפייה. עובדים שם אנשים שאם הם יצאו משם, אין להם מה לעשות. אין להם מה לעשות והם לא יסתדרו במקום עבודה אחר. יש שם אנשים מוגבלים שעובדים 30 שנים וחוץ מזה אין להם מה לעשות. זה לא ייגמר בזה שיוציאו אותם לחל"ת. הם לא יכולים לעבוד בשום מקום אחר. אני רוצה שתלחצו. תודה רבה. אתה לא אוהב לדבר על זה אבל מי כמוך יודע כמה אנשים נזקקים יש שם וכמה אתה מנות אתה מאכיל כל שבוע. אנחנו לא רוצים שהם יגיעו אליך אלא אנחנו רוצים שהם יאכלו את הלחם שלהם בזכות ולא בחסד ולא בצדקה. אני מבקש מהיועץ המשפטי,

ואחר כך אני מסכם את הדיון. אני רוצה להתייחס ספציפית בשתי מילים לעניין הקריאות לביטול המכרז. חשוב להבין שהליך המכרז הזה נקבע על ידי משרד הביטחון לפי החוק והחלטה על ביטול מכרז כזה, ככל שהיא מתאפשרת על פי דין,

צריכה להיעשות על ידי משרד הביטחון. זה שיקול דעתו של משרד הביטחון. חשוב להבין שהקריאות לביטול מכרז, זה שיקול דעת של המשרד שהוציא את המכרז. שיעשו את זה. אחרת הם יפגשו אותנו בנושאים אחרים. משרד הביטחון צריך לקחת את זה בחשבון. תודה רבה.

אני מודה לאנשי קריית שמונה על החוזק שהם מפגינים בימים הכי קשים. תודה רבה לכם. זאת ההזדמנות המינימלית שלנו. אהרונסון, אתה באת לכאן לפני כן והזכרת לי, ולא היית צריך להזכיר לי, אמרת שיש לך תמונה שלי כשהייתי ילד עם אבי זיכרונו לברכה. אני בטוח שאם אני אגיע אליכם, יהיו שם אותם אנשים אלא שגדלנו יותר. אנחנו אומרים קודם כל תודה לכם ולראש העיר על כל המאמץ ועל כל מה שאתם עושים כל השנה למען עם ישראל ולמען האזרחים. אנחנו רואים בחומרה רבה את ההתנהלות של משרד הביטחון עוד לפני המכרז. במקום שיהיה אוזן קשבת ויוכלו להבין את התושבים הביקורת היא לא לגופו של איש אלא לגופו של עניין, מה שקרה שם אנחנו רואים זאת בחומרה. אנחנו מבקשים ודורשים ממשרד הביטחון שלא יבקשו וידרשו מהם שבסוף שבוע יודיעו להם אם הם לוקחים את המכרז או לא אלא ייכנסו אתם למשא ומתן. בתוך שבוע אנחנו רוצים תשובות לוועדה, מה נעשה במשא ומתן כולל האופציה שאתם צריכים לשקול אותה לאחר דרישתם של החברים על ביטול המכרז. תשקלו את זה. תבדקו את זה מבחינה משפטית. אני מאמין שיש לכם יועצים משפטיים שידעו לעשות את המכרז וידעו לבטל אותו אבל הכול על פי חוק. אנחנו מבקשים שעד שבוע הבא,

תחזרו לוועדה עם תשובות ברורות לאחר משא ומתן בשיתוף ועד העובדים, בשיתוף צוות התפעול של המפעל ובשיתוף עיריית קריית שמונה. ועדת הכלכלה חייבת להיכנס. יחד עם משרד הכלכלה. שמענו מהם שיש כאן בעיה לגבי המחירים. תבדקו את הנושא הזה. זה דבר שהוא לא ראוי ולא נכון שיהיה. אולי באמת צריך לבחון את מחירי המינימום, אבל כרגע זה לא הדיון. אני רוצה להודות ליושב ראש הועדה הרב גפני שנתן לי את האפשרות ואת הזכות לנהל את הדיון הזה ועל כך שהוא דיבר לא פעם ולא פעמיים עם מנכ"ל משרד הביטחון. עדיין אנחנו רואים שהבעיה לא נפתרה. אנחנו מקווים שבשבוע הבא, ביום רביעי או אפילו ביום שלישי, אנחנו כבר נוכל לבוא לכאן עם בשורה. תסביר גם שאנחנו לא נרד מזה. לא נוריד את הנושא הזה מסדר היום. הנושא הזה יחזור על עצמו בכל הכלים הפרלמנטריים.

אני מודה לחבריי ובראשם אופיר סופר שיזם את הדיון היום במליאה. תודה רבה לך. לסיום, מילה של ראש העיר. מילה אחת קטנה עם משמעות גדולה. אני רוצה לומר תודה לכולכם. תודה לכל מי שפעל ובאמת כולכם פה נרתמתם ופעלתם ואני מודה לכם ברמה האישית ובשם כל תושבי קריית שמונה. הבקשה הקטנה היא,

כמו שאמר גלעד, שירתו את חיילי צבא הגנה לישראל. כולנו היינו חיילים, לכולנו יש חיילים בבית ובעזרת השם יהיו חיילים, אין אחד שלא עבר בצבא. תזכרו שהאנשים האלה משנת 1950 דאגו שכל חייל בכל מוצב ובכל חור שהיה, לפעמים גם מעבר לקווי הארץ, תחת אש, בשלג בחרמון, בגשם,

יצאו ב-2:00 לפנות בוקר כדי שכל חייל יקבל את הלחם שלו. כל מה שהם מבקשים עכשיו, זה את הלחם שלהם.

אני אומר שבפרשת השבוע האחרונה ראנו את יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, נודר לו נדר ואומר לו: תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מה שהוא ביקש. לחם לאכול ובגד ללבוד. הוא לא רוצה לחם עבור אחרים אלא הוא רוצה לעצמו. הוא רוצה שתהיה לו אפשרות לאכול והוא רוצה את הבגד ללבוש. זה מה שעובדי קריית שמונה רוצים, זה מה שכל אזרח רוצה, ואנחנו חייבים לעזור להם להגשים את החלום הזה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:27.